טוב, אני רוצה לחדש את הדיון.

עלייה במקרי אלימות במשפחה ורצח נשים בתקופת הקורונה. זה בעצם דיון שהוא דיון המשך כדיון מעקב שאנחנו ביקשנו אותו גם